התרבות והספורט של הכנסת. קודם כל, אני רוצה להודות לשרת הפנים איילת שקד, שהצטרפה אלינו היום לדיון מאוד מאוד חשוב בעניין היתר שימוש חורג לגני ילדים. אני רוצה להודות לסגן השר, אביר קארה שנמצא גם כן איתנו היום, שגם כן מוביל את הנושא, ונאבק ככה לא מעט כאן בוועדה על החקיקה. כמובן, חברי הכנסת, שנמצאים איתנו, אלון טל, קינלי ופורוש, חברי הכנסת שגם כן קיימו איתנו דיונים לא מעטים, בעניין החקיקה עצמה שעבדנו עליה. אני ביקשתי, ואני מאוד מודה לך,

שנענית להגיע לכאן לוועדה, משום שהגיעו אלינו פניות רבות מהמון המון גני ילדים ופעוטונים ברחבי הארץ, שמבקשים מהרשות המקומית את אותו פטור להיתר משימוש חורג, וכל פעם באיזה שהוא תירוץ אחר, בין אם אין את הטופס, אנחנו לא יודעים מה קורה, צריך להגיש אישור חורג, הילדים ככה.

המון דברים שאנחנו קבענו בתוך החוק, פשוט לא הגיעו לשטח. אנחנו כבר חודש וחצי,

אחרי שהחוק נכנס לתוקף, אחרי שנתנו זמן הכנה לרשויות המקומיות, באמת להתכונן לתוך הליך, להעלות את אותם טפסים שהיו צריכים.

נכנסנו בתוך החקיקה ממש לפרטי פרטים, על מנת להקל ככל שניתן על הרשויות המקומיות, בין אם מה צריך להיות באותו טופס הגשה, בין אם זה איך צריכה להראות אותה בקשה, בין אם זו הגבלה בזמן. עכשיו, רוב גני הילדים במדינת ישראל, כבר לפני חודשיים מתחילים להתכונן לקראת שנת הלימודים הבאה, לספטמבר, וחוסר הוודאות האם הם יכולים לפתוח את הגן, האם הם צריכים לבקש עוד היתרים, פשוט משאיר אותם באוויר.

זה לא רק אותם, זה גם באמת עשרות אלפי,

של ילדים קטנים שלא יודעים אם תהיה להם מסגרת בספטמבר. ככל שאנחנו נעכב את ההליך הזה, הם לא יוכלו לתפעל את הגנים, הם לא יוכלו לבנות אותם, לא יוכלו לשים בפנים ציוד, לשפץ אותם ולהכין אותם לקראת אותה שנה ואנחנו מעוניינים לסייע להם בעניין הזה. אז ככה, את רוצה אולי קודם לשמוע כמה מהבעלים, מהקשיים? יש לנו פה מספר ארגונים. אני פשוט צריכה ללכת עוד רבע שעה, אז אני רק רוצה להגיד מה עשינו, ואז אני אשמח לשמוע. תודה רבה ליושב ראש הוועדה, אנחנו באמת בקשר על העניין הזה כל הזמן, גם עם חברת הכנסת שרן השכל וגם עם סגן השר אביר קארה, שהנמצאים איתי כל הזמן על העניין הזה כבר הרבה מאוד זמן. אז באמת גם ללשכה שלי הגיעו פניות ממספר ארגונים של גנים פרטיים, שהם טענו שהרפורמה לא מיושמת, גם יושב ראש הוועדה פנתה אליי ואמרה לי את זה וגם סגן השר פנה אליי ואמר לי את זה. אז, אנחנו הוצאנו תזכורת לרשויות המקומיות לגבי הרפורמה החדשה, וראינו שזה עדיין לא עובד. לכן, אחרי שיחה באמת עם מינהל התכנון החלטנו שאנחנו צריכים להנגיש לרשויות את הרפורמה, מה שאומר שתוך שבועיים אנחנו נכין טופס מאוד מסודר שמופנה לגננות, שיהיה באתרים של כל הרשויות המקומיות, ואז כל גננת תוכל להוריד את הטופס, למלא אותו ובעצם להגיש את הבקשה לפטור הזה. אז אני חושבת ומקווה שתוך שבועיים נוכל לסדר את העסק. ברגע שיהיה טופס מקוון בכל האתרים של כל הרשויות המקומיות, אז גם אתם, המטרה היא שהארגונים יסבירו את זה ויפיצו אפילו בעצמם את הטופס בין כל הגננות והגנים. אני כן מבינה שיש גם בעיה למעונות מעל שלושים ושישה ילדים, ופה לי סמכות בתקנות לטפל בנושא הזה, בתים פרטיים, אז אנחנו נשב ביחד. אני אשב עם רותי שאחראית על הרגולציה במינהל התכנון ואנחנו נביא פתרון בשבועות הקרובים.

תודה רבה על הדברים, וזו אכן בשורה נהדרת לאותם גני ילדים. אני מבינה בעצם שאתם תפרסמו את הטופס, ואותן גננות יוכלו להוריד מהאתר שלכם אפילו את הטופס, במידה והעירייה לא תנגיש אותו. הן יוכלו להוריד את הטופס, ומה? לשלוח אותו בעצם במייל, ישירות לעירייה?

כמו שעושים פטור מארנונה, כמו שעושים ארנונה וכמו כל טופס רגיל בעירייה. ולכן, זה יוכר בעצם כהגשת בקשה? מה שמוגבל בזמן לרשויות מקומיות, במידה והן לא נענות?

אתם למעשה מקבלים אוטומטית את ההיתר על פי החוק. נכון מאוד. זו בשורה אדירה, ואני בטוחה שזו תהיה הקלה מאוד גדולה. אבל, השאלה אם זה גם מבטל הליכים פליליים, השרה. יש כרגע הליכים פליליים חדשים שנפתחו כנגד בעלי גנים. החדשים? כן, כן גם עכשיו, גם גנים שנפתחים עכשיו עכשיו, מינואר, חבר'ה. גם אם היו לפני כן, הרי זו כבר לא עבירה על החוק. היה על מקלט מתחת לשלושים ושישה ילדים, על ממד שהם עדיין הם דורשים, על היטל השבחה מתחת לשלושים ושישה ילדים,

הם מביאים לבתי המשפט, שגובים לא מעט כסף, והם בסוף הם פשוט מוותרים על זה, כי הם מבינים שזה החוק.

זה עדיין טרטור של בעלי גנים עם עול כספי מטורף שהם לא עומדים בזה, והם נסגרים ממש - - - אבל אני מניחה שפה אתם יכולים לתבוע אותם מבחינה אזרחית על פיצוי - - - אבל זה עוד כסף שאין כרגע. בינתיים ההליך והרישום הפלילי מונע מהם להגיש בקשה לאישור ראשוני להפעלת מעון ממשרד החינוך, שדרך אגב גם שם המערכת עוד לא עובדת. אין לנו אישורי הפעלה, ואישור להפעלת מעון על פי הפטור מהשימוש חובה, מצריך אישור הפעלה זמני, רישיון הפעלה זמני או רישיון, אישור ראשוני שכרגע אין לנו להציג. יש לי כאן דוגמה חיה מגננת, שמאחר ואין לה אישור זמני, היא קיבלה צו סגירה, מכיוון שהיא ניגשה לרשות המקומית להפעיל אישור להפעלת מעון, אבל המערכת במשרד החינוך עדיין לא מנפיקה רישיונות, היא לא יכולה. כי, חסר לה המסמך שהוא תנאי מתלה לקבלת הפטור. אנחנו מסונדלים מכל הכיוונים וזה משהו שצריך לתת לו את הדעת. חייב לסנכרן מערכות. אוקיי, שנייה. השרה, יש משהו בעניין הנושא הפלילי? הרישום הפלילי הוא לא באחריותנו, זה באחריות משרד המשפטים. יש פה נציג משרד המשפטים? האמת היא שאני פניתי ישירות לשר המשפטים וגם ליועץ המשפטי לשעבר, והם אמרו לי שהם בוחנים את הבקשה. אני אנסה אולי לברר בקשר להליכים שקיימים כרגע גם כן, ולראות האם אפילו ניתן את העבירות הקודמות בעצם לבטל, לתת חנניה או משהו בסגנון.

אנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים להפוך גננות בעצם לעברייניות שזה יימנע מהן בעצם להמשיך ולתפעל את העסק שלהן. אז, אני אקח את זה על עצמי, על מנת לברר אל מול משרד המשפטים. מילה, רק אם אפשר? בבקשה. לגבי המצב שהיה כבר ערב כניסתו לתוקף של התיקון, היה הליך לבקשת היתר לשימוש חורג תלוי ועומד ואז נכנס בחוק לתוקף. הכנסנו הוראת מעבר שאומרת שאפשר להמיר אותו בבקשה להיתר למעון יום, על פי החוק החדש, אבל זה כן דרוש איזו שהיא בקשה או פרוצדורה, זה לא קורה אוטומטית. יכול להיות, וכבר אז זה עלה, שמישהו נמצא ממש בסוף התהליך ונשאר לו עוד דבר אחד והוא יקבל את ההיתר, אז לא להעביר אותו אוטומטית, אלא באמת שהאדם יגיש בקשה.

אני לא יודעת כמה זה קורה, כמה זה נגיש - - - אבל עדיין יש לו את הזכות.

אז רגע, קודם כל, כמו שאמרנו בעצם בשבועיים הקרובים יהיה טופס חדש, שזו בשורה אדירה, ממשרד הפנים, אותו תוכלו להוריד ולמעשה להעביר ולהציג אותו וגם להעביר אותו במייל בעצם, משום שעל פי חוק ברגע שלא עונים לך, שלושים יום, אז בעצם הבקשה מתקבלת בצורה אוטומטית. אני רק רוצה לתת ככה גם כמה דקות לחברי הכנסת וגם למספר אנשים שביקשו זכות דיבור ככה לומר כמה דברים. סגן השר, אביר קארה, אתה רצית לומר עוד מילה? ממש קצר.

צריך לחבר את הנושא הזה, זו פלטפורמה מאוד מקיפה שהעברנו פה בוועדה והייתה לנו מאוד חשובה. אני חושב שגם אנחנו היינו מפלגה שזה היה אצלה במצע, אולי המפלגה היחידה, להקל באמת על החיים של עשרות אלפי מעונות יום פרטיים. הגענו לכאן לוועדה, באמת הרחבנו את זה בצורה משמעותית. יושבת ראש הוועדה עשתה עבודה יוצאת דופן, ובאמת עשינו פה משהו מאוד מאוד חשוב. יחד עם זאת, ההשפעה של הנושא הזה על יוקר המחייה היא אדירה, יש כל שנה שלוש מאות אלף פעוטות שנמצאים במסגרות הללו, ורוב המסגרות,

שמונים וחמישה או שמונים אחוז מהן הן מסגרות פרטיות. אני שומע עכשיו על הרבה מאוד סגירות של גנים, דרך אגב כתוצאה בעיקר מהנושא הזה של אישורים ועל אנשים שמרימים ידיים, והמשמעות של הנושא הזה כשגן נסגר, הוא שההיצע יורד והביקוש יורד והמחירים עולים. בשנה הבאה כבר יש עלייה של מחירים בגנים, זה בעצם הפוך ממה שרצינו לעשות בתוך הרפורמה הזו. אנחנו רוצים לאפשר שתהיה הרבה יותר קלות לאנשים האלה, לקום בבוקר, לעשות את מה שהם אוהבים.

מדובר על אנשי חינוך בסוף, שאנחנו רוצים לעשות להם את זה שיהיה להם הכי קל.

לשים לב שהרשויות המקומיות עומדות באמת ברפורמה,

גם במקומות אחרים. בי"ת, הדבר האחרון שאנחנו מבקשים, הייתה לנו באמת את האפשרות בבתים צמודי קרקע לעשות הרחבה, ואני מאוד שמח שהשרה מגיעה היום עם פתרון,

היא נתנה פה בשורה אדירה. תודה לשרה וליושבת ראש הוועדה. חבר הכנסת אלון טל. כן, אני מבקש קודם כל גם לברך את השרה.

יש כאן קונצנזוס מדעי שהתקופה הקריטית מבחינת פדגוגית בקרב ילדים היא הגיל הרך.

הנכס הכי חשוב, אולי מבחינה החינוכית במדינת ישראל, הוא המוטיבציה של אותן גננות, גננים ואנשים שמפעילים את המעונות, ולכן אנחנו חייבים לעשות הכל על מנת להקל עליהם. בנושא הרגולציה יש תחומים שאני הכי - -, בנושא הזה אני אביר קארה, אני חושב שאנחנו צריכים באמת להקל, על מנת לא להרוג אותם עם החוקים ולתת להם להתמקד בילדים, כי שם העבודה החשובה צריכה להתבצע. תודה רבה. חבר הכנסת טור פז. תודה רבה, גם אני שמח מאוד על הרפורמה הזו. גברתי השרה, אנחנו מאוד שמחים שהדבר הזה הוא בעצם התקדמות משמעותית בהפיכת גילאי לידה עד שלוש למערכת חינוכית, ולא רק בייביסיטרית או טיפולית. הסיפור שעלה פה, ודיברנו עליו קצרות לפני כן, גם בסיורים שלנו בשטח, יש צוואר בקבוק בכל עולם הלידה עד שש, שהוא גודל המסגרות. אנחנו רגילים לבתי ספר, שיש להם מנהל, בגני ילדים נוצר דבר שנקרא אשכול גנים ובמעונות היום, השטח יצר, על זה אומרים "חכם השביל מן ההולך בו", מסגרות שיש בהן נניח שישים ילדים, שבעים ילדים שמחולקים לשתיים,

ארבע תתי מסגרות. אנחנו כאשר הגדרנו את החוק, הגדרנו היתר שימוש חורג, לדירה בין שבע לשלושים ושש. בעיני רוחנו דמיינו דירת מגורים, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, זה היה נראה הגיוני כי זה דגם גן הילדים, אבל עולה פה צורך, שבעצם למדנו אותו תוך כדי ואני רואה את זה בשטח, שמסגרות שכוללות גם שבעים ושישים ילדים, אבל זו מסגרת ניהולית.

בתוכה יש שלושה, ארבעה מעונות,

גילאים שונים וזה כאילו מפוצל לגנים שונים.

אנחנו רוצים את זה, כי אנחנו יודעים שלגודל יש יתרון, אפשר להוזיל מחירים, גם לרגולטור ולרשות הרבה יותר קל לעבוד מול מפעיל גדול, שיש לו מסגרות משנה, כל עוד הוא שומר על הכללים שנקבעו כמה מטרז' לילד וכו'.

אני חושב שאנחנו צריכים לשקול בסעיף 2, שמתיר להפעלת מעון, אם כתבנו שאם שוהים בדירה בין שבע לשלושים ושש פעוטות, צריך לשקול את הגדלת המספר הזה, תוך התניה שזה עומד בתנאי הרישוי של מעון רגיל. אני חושב שזה יהיה נכון גם חינוכית וגם

הישיבה ננעלה בשעה 10:32.